שלום רב, אני

הכנסת. היום יום שני כ"ח בסיוון התשפ"ב, 27 ביוני 2022. נתחיל בסעיף

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה) (מ/1568) בקשת הממשלה להתיר את הבאתה לדיון לפי סעיף 95(ד) לתקנון והקדמת הדיון בהצעת החוק בכל הקריאות. ינמק יועץ שר המשפטים אסף גרינבוים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ההצעה הזאת מוכרת לכל היושבים פה. מדובר בהצעת חוק שעברה הן בקריאה הראשונה והן בשנייה ברוב של חברי הכנסת. בכל אחת מהקריאות היו למעלה מ-61 חברי כנסת שתמכו בה והתקיים דיון משמעותי ומעמיק גם בוועדת החוקה. במהלך הדיון בוועדת החוקה גם נערכו שינויים מסוימים. גם נשמעו נציגי החברה האזרחית, גם נציגי האקדמיה. נשמעו הדעות השונות על ידי חברי הכנסת שהופיעו בפני חברי הוועדה. מאחר שהתקיים דיון משמעותי בהצעת החוק הזו, אנו לא רואים סיבה שלא תקוצר פה תקופת ההנחה. הן בשל חשיבות הצעת החוק הממשלתית הזאת, הן מאחר שהתקיימו בעניינה כל הדיונים הדרושים, פורסם תזכיר לציבור בשלבים המוקדמים יותר כמובן, אין סיבה שלא תקוצר פה תקופת ההנחה. תודה. חבר הכנסת קיש, בבקשה. אל תזכיר את ועדת חוקה ו"חשובה" ביחד. זה מעליב. אתייחס לשני דברים. ראשית, החוק הזה נפל, לא עבר קריאה שלישית. נמשך, לא נפל. נמשך כי לא היה רוב ולא עלה להצבעה כי הממשלה מיצתה את כל המהלכים שניסתה לעשות והבינה שאין לה רוב. לכן החוק לא הגיע להצבעה. אתה בא להריץ תהליך מחדש של קריאה ראשונה. תקרא לזה איך שאתה רוצה אבל חוק שעבר קריאה שנייה ולא שלישית ועכשיו צריך לעבור ראשונה, אני קורא לו נפל. אתה יכול לקרוא לו בכל כינוי אחר שאתה רוצה. לכן כיוון שהכנסת לא נתנה את האמון בחוק הזה איני רואה סיבה לדיון המהיר הזה שאתם מנסים להוביל באירוע הזה. בעיניי זה אף מבזה את הכנסת ואני חושב שראוי היה לתת לח"כים להבין שיש פה מהלך שהממשלה מנסה להוביל בשניות אחרונות לקראת פיזורה, מהלך שעד כה נתקל בסירוב הכנסת להעברתו. בעיניי לא מכובד לתת לו פטור מחובת הנחה או כל הליך כלשהו שקשור לקיצור תהליכים לחוק שלא עבר קריאה שלישית,

ומנסים בדלת אחורית לחדש את העמדתו. זה דבר אחד. דבר שני, ראיתי קודם את יושב-ראש ועדת חוקה, וזה לאור הדיונים שוועדת חוקה עשתה אתמול. ממה שאני מבין החוק הזה אמור אחרי זה להגיע לוועדת חוקה. ראינו אתמול בוועדת חוקה יושב-ראש שבחר לעשות שני דיונים פופוליסטיים, חסרי תוכן. הבנה שהוא בתקופת בחירות. יש בעבודה פריימריז? יש. אז אולי הוא צריך את זה לפריימריז אבל זה ודאי לא מוסיף כבוד לכנסת שמעלים את חוק הרדיפה רק ברמה פופוליסטית מובא בלי נוסח, בלי כלום ורוצים דקה לפני שיוצאים לבחירות לפסול את יו"ר האופוזיציה מלהתמודד בבחירות. הדבר הזה היה ברור לכולם אתמול. מצרף לזה את הדיון ההזוי שתכף נדון פה בסעיף א' על מהלך חסר שום אני לא זוכר תקדימית. אולי היועצים המשפטיים יזכרו אירוע כזה, שחוק שמחכה להחלטה בוועדת הכנסת, מתחיל יו"ר הוועדה דיון סביבה החוק הזה. לא זוכרת?

אני מצרף את זה שיו"ר ועדת חוקה מתנהל בצורה ברורה של בחירות, לא עניינית לא מהותית, בטח לא רואה סיבה לתת לחוק שהכנסת החליטה להפיל אותו. לכן אני אמנם אין לי זכות הצבעה בוועדה הזו. אנו כמובן מתנגדים להחלטה לפטור מחובת הנחה. אדוני היושב-ראש, אציין שמלבד הפטור אנחנו מבקשים שבהתאם לסעיף 95ד הוועדה תאשר, זה מופיע גם

ההצבעה הראשונה תהיה על בקשת הממשלה להתיר את הבאת החוק לדיון. מי בעד ירים את ידו. מי נגד? הצבעה

רביזיה. נעבור להצבעה השנייה. מי בעד הקדמת הדיון ירים את ידו.

הצבעה בעד - 4 נגד 1 אושר. רביזיה. גם

סעיף ג'. בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בפרק י"ב (חקלאות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022, התשפ"א-2021 (פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת) (מ/1443), לפני הקריאה השנייה והשלישית. לא נמצא מי שינמק אבל ביקשו שנקריא את הפנייה. אקריא, במכתב אליי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון יושב-ראש ועדת הכלכלה: הנדון כפי שקראתי קודם את פרק י"ב בקלאות. ועדת הכלכלה אישרה היום את הצעת החוק שבנדון לקריאה השנייה

בשל הדחיפות הנובעת מההחלטה הצפויה על פיזור הכנסת אבקש את אישורה של ועדת הכנסת לפטור מחובת הנחה לפי סעיף 88ב לתקנון הכנסת. מישהו מעוניין להתייחס? כן, כל הניסיון הזה למחטפים לקראת פיזור הכנסת, דברים שנתנגד להם כמובן אלא אם יהיה הליך הסכמות. כרגע אין הליך כזה ולכן אנחנו כאופוזיציה נתנגד לכל מהלך של האופוזיציה גם בחקיקה, גם בוועדות.

נעבור להצבעה על פטור מחובת הנחה. מי בעד ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד - 5 נגד אין אושר. ההצעה התקבלה. בקשת יושבת ראש ועדת הבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב-2022

של חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת, לפני הקריאה השנייה והשלישית.

בקשת יושבת ראש ועדת הבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב-2022 (כ/903), של חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת, לפני הקריאה השנייה והשלישית. חבר הכנסת יצחק פינדרוס.

הצעה של חבר הכנסת מוסי רז שאוחדה עם ההצעה שלי לפי החלטת ועדת הכנסת. מבקשים את הקדמת הדיון. הוא נמשך הרבה זמן בדיונים מול משרד המשפטים וצה"ל.

תרצה גם להתייחס, חבר הכנסת רז? מצטרף לדברי חברי. נעבור להצבעה, הקדמת הדיון לפני הקריאה השנייה והשלישית. מי בעד ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד - 6 נגד אין אושר.

בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 91 והוראת שעה) (בתי משפט קהילתיים), התשפ"ב-2021 (מ/1471), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 91 והוראת שעה) (בתי משפט קהילתיים),

לפני הקריאה השנייה והשלישית. יושב-ראש ועדת החוקה נמצא פה כדי להציג את זה? או נעבור להצבעה?

בתי משפט קהילתיים זה אחד הנושאים החשובים ביותר. זה יקל מאוד על מערכת המשפט, על האזרחים. הצעה חשובה, שנשמח לקדם את החקיקה שלו. תודה רבה. נעבור

) ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ח בסיון התשפ"ב. ה-27 ביוני 2022 ועל סדר היום קביעת ועדה לדין בהצעות החוק הבאות. אני אקרא את כל 11 ההצעות ואחר כך נעבור להצבעה. 1.הצעת חוק התפזרות הכנסת

הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1581/24),של ח"כ איימן עודה וקבוצת חברי כנסת 5. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021, (פ/1456/24), של ח"כ סמי אבו שחאדה 6. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2021 (פ/2371/24), של ח"כ שלמה קרעי 7. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/2140/24), של ח"כ גילה גמליאל 8. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2022 (פ/3660/24), של ח"כ יואב קיש 9. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1555/24), של ח"כ מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי כנסת 10. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב-2022 (פ/4037/24), של ח"כ בועז טופורובסקי וחברת הכנסת שרן השכל 11. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"א-2021 (פ/1986/24),

התשפ"א-2021 (פ/1345/24), של ח"כ מוסי רז המלצות הלשכה המשפטית הייתה להעביר לוועדת החוקה חוק ומשפט או לוועדת הכנסת. כמו כן נשמעו במליאה הצעות להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים. אנחנו מיד נצביע אם להעביר את זה לוועדת הכנסת. מי שירצה להתייחס, אנחנו ניתן את הזמן להתייחס. לפני שאנחנו עוברים להתייחסות של חברי הכנסת, אני רוצה לומר כמה משפטים. ועדת הכנסת, יש כאלה שמכנים אותה גם ועד הבית של הכנסת, היא אמורה לשקף את ההתנהלות הרצויה בכנסת. אני חושב שבשנה האחרונה, כיושב בראש הוועדה, השתדלתי להעלות דברים בוועדה רק לאחר הגעה להסכמות, לעבוד לפי התקנון ובשיתוף פעולה עם הייעוץ המשפטי. אנחנו גם השתדלנו לשמור כאן על שפה מכבדת ונקייה, כמעט ולא השתמשנו בקריאות לסדר, כבר חודשים אנחנו קוראים מכאן,

לקואליציה ולאופוזיציה למצוא את הדרך לפחות לפעמים לעבוד ביחד ולפחות בסוף הדרך, אחרי מהמורות רבות ברו השם הצלחנו. כידוע לכולנו פוליטיקה היא אומנות הפשרות, ועדת הכנסת השתדלה לשקף את זה. אני שמח שם כעת בזמן הדיון על התפזרות הכנסת הצלחנו לעשות את זה ואני שמח שהתעקשנו על כך. תודה לשני הצדדים על היכולת לבוא אחד לקראת השני. אני מקווה ומאחל שנצליח כל אחד בדרכו ובאמונתו לעשות טוב לעם ישראל. למרות שעל הדרך אנחנו חלוקים, אני חושב שבסופו של דבר המטרה של כולנו כאן היא משותפת. אני אתן למי שרוצה להתייחס להצעה ואחר כך נעבור להצבעה. חבל לי שאני לא רואה כאן את בועז שהיה בכל הדיונים והשיחות. אני רוצה לומר תודה יושב ראש ועדת הכנסת שבאמת הזמן הזה מהבוקר לא הלך לא הלך לאיבוד. ניסינו להגיע להסכמות וניסינו באמת לעשות מה שבסוף טוב לעם ישראל למרות כל הוויכוחים בינינו. אני חייב לומר שכמעט הגענו להסכמות ולכן רציתי לומר את זה עכשיו. נתנו לקואליציה יד רחבה בחוקים מעבר למה שבכלל דמיינו שאפשר ויש חוקים שחשובים לנו שלא קיבלנו מהם הסכמות ולכן אנחנו לא יכולים ללכת להסכמות בעניין הזה. לא יכול להיות שהם מבקשים רשימה של כ-40 חוקים ולנו יש איזה שלושה חוקים וגם בהם אנחנו נתקלים בבעיות. אני מצטער שהם לא כאן אבל אנחנו לא יכולים להסכים לשום מהלך של דריסה כזו. חוקים שהם טובים. לכן אני אומר לך היושב ראש, אני מעריך בצורה אמיתית את המאמץ שעשית. אנחנו עדיין רחוקים מהסכמות, גם בנושא התאריך. אמרנו שזה יגיע למליאה ואנחנו לא הסכמנו על התאריך. יש הסכמות אחרות. אני משאיר לשיקול דעת הקואליציה להחליט מה לעשות אבל כרגע אני לא מוכן לוותר יותר על שום דבר. לא הבנתי מה הבעיה. במשך כל היום ישבנו וכמו שאמר חבר הכנסת קיש, יש רצון טוב מצד כל הצדדים להגיע להבנות. אנחנו לא לחינם דחינו את מועד הישיבה. הגענו להסכמות כמעט מלאות. אני מעריך שבסופו של דבר גם החלק המועט שעדיין לא הגענו אליו להסכמות, אני מעריך שבגלל שיש רצון טוב מצד כל הצדדים נגיע להסכמות מלאות.

כרגע זו קריאה ראשונה. אנחנו נתקדם. אנחנו נצביע ומבחינתי נמשיך. נודיע על קביעת הוועדה בכנסת ואחר כך נמשיך. ככל שתחליטו שזה נשאר כאן, נעשה דיון מהותי. ככל שהדיון יישאר בוועדה, נשתדל כבר היום להעביר את זה בקריאה ראשונה. נקיים כאן דיון מהותי להכנה לקריאה ראשונה ונעלה אותו כבר היום במליאה. מאחר והפ0ערים הם מאוד מאוד מצומצמים, אני סומך על אחריות שני הצדדים להגיע להבנות עוד לפני הקריאה השנייה והשלישית. חבר הכנסת טופורובסקי, אתה רוצה לומר משהו?

אם אתם רוצים שאני אפרט את ההסכמות.

אני אמרתי, בועז, ולכן רציתי שתהיה כאן ולצערי לא היית, שאנחנו לא מסכימים על התאריך ולא מסכימים על רשימת החוקים שאנחנו רצינו להוסיף. אנחנו לא הולכים לוותר יותר בשום דבר וכל עוד אין הסכמות על החוקים שביקשנו, אנחנו לא נוכל להגיע להסכמות. זה מה שאמרתי בכוונה לפני ההחלטה כדי שלא יהיו כאן אי הסכמות בעניין הזה. אם אתה רוצה, אני אסביר לך. בוא נצא החוצה ונדבר. לא הבנתי מה הסודות, אם אתה פותר את זה בוועדה. לא פותר את זה בוועדה. פתאום אני שומע את זה. תקשיבו. בואו נצביע על הקריאה הראשונה ובין קריאה שנייה ושלישית תגמרו את זה. מה שאמרתי לך בחדר, אנחנו לא נזוז מזה. אפשר להצביע על הקריאה הראשונה ואנחנו נעשה רוויזיה.

אני רוצה להעיר משהו. כל הנושא של המימון יישאר אתך בחוק הזה. יש עוד נושא שקשור לוועדת הבחירות וזה יעבור לוועדת החוקה. זה מטעמם.

צריך להעביר לוועדת החוקה כמובן ננהל את זה שם. לזה אני מסכים ואין לי בעיה. יש לנו אמנם שם מחלוקת מסוימת, אבל נקווה שנפתור אותה או במליאה או בוועדה אבל כרגע זה לא רלוונטי. להערכתי אנחנו עומדים לא רחוק מהבנות. אני אומר שוב לכולנו שעברנו שנה מאוד מאוד מאתגרת, שנה מורכבת, בואו לפחות בהתפזרות נשמור על שיח מכבד. אפשר להביע ביקורת גם עכשיו אבל בואו נעשה את ה בצורה מכבדת ומכובדת. לפני שאנחנו עוברים להצבעה, יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? אנחנו לא יכולים להצביע.

מצביעים. מי בעד העברה לוועדת הכנסת? כל 11 הצעות החוק.

הצבעה אושר אנחנו בעד ועדת הכנסת. הוחלט פה אחד הוחלט להשאיר בוועדת הכנסת. אני כמובן מגיש רוויזיה על זה.

טופורובסקי, הרוויזיה שלך היא על כל ההצעות.

אני מבקש לדון על כל הרוויזיות ביחד ולא לדון עכשיו על הרוויזיות האלה. בוא נדון על כל הרוויזיות ביחד. זה הכי הגיוני. אין בעיה.

חבר הכנסתך טופורובסקי, מבחינת מקובל?

נדון על הכול ביחד. אנחנו שואפים להסכמה ואני לא מבין למה יש כאן אי הבנה. תכף נבין את זה. למען הסדר הטוב אני מצטרף לרוויזיה ואז אתה יודע שזה יידון ביחד. אני מצטרף לרוויזיות. אני כרגע נועל את הישיבה. אנחנו נתכנס בהתאם ליכולת להגיע להסכמות ולדון ברוויזיות. האם המליאה עומדת להתכנס תוך הדיון? יש הפסקה עד 19:00. אם עדיין אין לכם את החוק על השולחן, מה אתם הולכים לעשות? בוא נראה מה נעשה. אני לא יכול לתת לך תשובה עכשיו.

נודיע על שעת התכנסות. הישיבה ננעלה בשעה 18:49.